אנחנו נתחיל מהצעות לסדר.

שלום וברכה, בוקר טוב, אנחנו במשך שבוע שעבר, הסבירו לנו שמביאים פה כל מיני חוקים ותקנות לא מבושלות כי

אתמול הודיע שר האוצר שהוא שם וטו לשר הרווחה כרגע עד יום ראשון,

אולי ביום שני כשמיכל שיר תיכנס לכנסת, זה יתחלף שוב אבל כרגע זה נמצא בידי שר הרווחה. הודיע לשר הרווחה שהוא לא חותם על התקנות אלא אם כן הנשים האלה

אני בהתייעצות הסיעתית דיברתי איתו. כן, חוץ משלושת ההסתייגויות הראשונות. את לא ממשיכה עם של קרעי? לא, אנחנו מצביעים עכשיו על ההסתייגויות של שלמה קרעי לעניין התניה של תחילת החוק על ידי כל מיני הצעות חוק פרטיות אחרות. מאיזה סעיף

אם אחד הצדדים מרוצה מההסכם, אז כנראה שההסכם לא מבטא את האיזונים והבלמים.

האוצר מרוצה.

נחזור להצביע ב-12 דקות.

10:12.) אני רוצה לעבור להצבעה על ההסתייגויות.

איך אתה אומר מדינה יהודית כשאתה רוצה

מדבר איתך עניינית על כושר ההשתכרות.

בסדר, אני לא בא לחלוק. מה קרה פה?

שובצו במעונות כל הילדים של כל מדינת ישראל,

עכשיו אתה בא ואומר

הייתי מבקש את ההתייחסות לנושא הזה. אז אני אגיד, במידה והתשומות ומחיר המטרה לא ישתנה מגורמים אחרים, כי אם עכשיו מחירי המזון בעולם

כן. אני רוצה להצביע על סעיף מספר 1 לחוק כנוסח הוועדה.

מי נגד? מי נמנע? נמנע.

אני רוצה לעבור להצבעה על הסעיף השני בחוק. מי בעד?

מי נמנע? הצבעה אושר. אני רוצה לעבור להצבעה על החוק במלואו כנוסח הוועדה. מי בעד החוק?

הצבעה אושר. חוק תכנון משק החלב אושר על ידי ועדת הכספים ויעבור לקריאה שנייה ושלישית במליאה. אני מגיש רביזיה על החוק. אני גם מגיש רביזיה איתו ביחד. הישיבה של יום ראשון של ועדת הכספים לעניין חוק החלב מבוטלת והודעה על הצבעה על הרביזיה תבוא בנפרד. תודה רבה, הישיבה נעולה.